בשבת נקרא את פרשת וישב. היום אקריא את שירו של רונן קלאס. קלאס, משורר ישראלי, החל לכתוב בגיל 49 בעודו אוחז בצער על מות אמו. מעיד על עצמו כמי שהשירה הצילה את חייו. ספר שיריו הראשון "עץ עבות ושיח פטל" יצא בהוצאה עצמית בדצמבר 2017. שיריו מתפרסמים תדיר ברשתות החברתיות, בכתבי עת לשירה ובמוספי התרבות השונים. כל אדם // כל אדם צריך / לפחות חלון אחד / ושיהיה פתוח / ושולחן לשבת לידו / ומיטה לישון בה / וחלום / ורחוב ליד זה החלון / לאנשים / אשר זרים לו / וסקרנות שאינה הורגת / ויצר, או איך שלא קוראים / לשאיפה הזו להיות / כל אדם צריך חלון / פתוח אל הרחוב הזה / ואור בחדר / שלא יחשך עליו ליבו / כל אדם צריך לפחות / חלון אחד פתוח / להציץ מתוכו / ואל תוכו // יפה. ואני עובר במעבר חד אל הצעת החוק שמונחת כאן, וכפי שאמרתי, אני מובי אותה יחד עם חברי הכנסת שהצטרפו אליי: יואל חסון,

קארין אלהרר, יוסי יונה, קסניה סבטלובה,

יחיאל חיליק בר, בצלאל סמוטריץ ועליזה לביא. היא נכתבה על ידי סמנכ"ל עמותת ידיד יחד איתי, ואני מנסה להבין על מה המהומה. אני חושב שזאת הצעת חוק שהיא לא רק חברתית בהגדרה, אני חושב שהיא הצעת חוק שמסייעת ואמורה לסייע לגופים במובן של זה נהנה וזה לא חסר. אם היו לנו כאן מערכות כמו בנקים חברתיים או כל מיני גופים כאלה שיכלו להיות סוג של איזון בין מיליון מודרים לבין המערכות השונות,

אבל חברים,

אין לכם שכנים כאלה? אין לכם חברים כאלה שאין להם יכולת להגיע לבנק ולשלם עבור דברים בסיסיים? ואני אפילו לא ביקשתי את כל החלק המלא של החוק,

נכון. והחלק המלא מדבר בכלל שלא יכול להיות שאדם שעצם העובדה שאין לו חשבון בנק, לא יכול להיות מחובר לאינטרנט, טלפון, לא יכול להיות מחובר כמעט לשום דבר,

הגוף היחיד שעוד מרשה לשלם במזומן, אם אינני טועה, זו חברת החשמל. שומו שמיים, אנשים יתחילו להלבין כספים, יגיעו כל גופי הפשע, יחלקו לאזרחי ישראל כסף להלבין אותו כדי לשלם עבור יס, הוט או חשבון הארנונה שלהם. כמה פתטי אפשר להיות? מה החוק הזה אומר? איך הגענו אליו בכלל? כשאנשים פונים אליי,

למה אני צריך להיות מודר?

למה אני צריך ללכת להתחנן לילד שלי שישלם עבורי את החוב בכרטיס האשראי שלו? כי כל יום שעובר, החשבון הולך ותופח.

למה בכלל צריך להגיע לסיטואציה כזאת? החוק הזה אומר לאנשים, אנשים רוצים לשלם, זה לא חוק שמונע תשלום, את זה עוד לא ראיתי על אנשים שרוצים לשלם. אם מישהו לא בא לשלם, ממילא לא קרה כלום. ממילא הוא לא משלם, אז מה זה משנה. בן אדם בא ואומר, אני במצב שלי, בכלים העומדים היום שמדינת ישראל מספקת, שהכול נהיה אינטרנטי, המערכות דוהרות קדימה ובדרך דורסות אנשים בשם הקידמה. וזה בסדר הקידמה. אני משתמש בה, נהנה בה, כל יום מבוקר עד ערב. זה משגע אותי שאני צריך למצוא את עצמי נלחם מול משרדי הממשלה. אפשר לקחת את החוק הזה ולזרוק אותו לעזאזל. אני לא צריך אותו. אני כבר מזמן לא ח"כ שצריך וי ברשימה של כמה חקיקה יש לי. אבל לא יכול להיות שאני נמצא פה במלחמת עולם, וסעיפי הטרלה, אלוהים, אני דיברתי עם מרכז השלטון המקומי, שבכלל בהתחלה כאילו מוטטתי את השלטון. אמרתי להם, יש לכם פה הזדמנות לגבות מהאנשים. אם בדרך הזאת 10% מהאנשים ישלמו, רווח נקי לכם, 5% רווח נקי.

אם אתה מצליח לעודד אותם להיכנס לתוך מעגל התשלום דרך זה, הרווח הוא שלכם. והם מתחילים, וואו, אלוהים, אם היו קונצרטינות כל כך רבות בינינו לבין עזה, לא היינו צריכים להגיע לשם בכלל. עוד קונצרטינה ועוד קונצרטינה. אתה פותר בעיה, נכנסים מהחלון.

על מה אני מדבר איתכם? על לעזור לכם ולעזור להם. אין לי בעיה שהחוק הזה לא יעבור. חברת החשמל לא רוצה, רשות המים לא רוצה, אלה כבר שילמו, אלה פועלים, כולם פועלים, אני מכיר את זה, כולם עושים. לא צריך להקים ועדות חקירה על כלום.

אתה רק מעלה, כבר תיקנו, כבר זה, כבר עשינו. יש מיליון מודרים. כמה פעמים בחומש אתם קוראים לאזרחים ואומרים להם: בואו, נעשה לכם מחילה, למחוק לכם?

למה? כשבן אדם ישלם עבור מה שהוא צרך, זה גם עושה לו יותר טוב. הוא מרגיש יותר טוב. ולכן אני אומר לכם את הדבר הבא, מי שלא בא לכאן לסייע, שייצא מכאן, אני לא אעזור לו. לא אכפת לי לא להעביר.

אני לא יכול לשמוע, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות. זה לא חוק שמבקש מהמדינה גרוש, אגורה, שקל, לא מבקש מהרשות המקומית שקל, גרוש, אגורה, פרוטה. וכשאנחנו מדברים על הקמת בנק חברתי, אם היה בנק חברתי שאתה הולך אליו,

אז הכול היה נראה אחרת. אבל גם ככה המדינה, אני לא רוצה להגיד עליה, עם הטיפול שלהם בבנק החברתי. אז אני עצמי עכשיו מיוזמתי מנסה להניע מחדש את בנק הדואר, שאולי סוף סוף יהיה בנק חברתי, שבמקום שכל הבנקים סוגרים, מתעללים באזרחים ובוודאי באותם אזרחים קשי יום, אם היה בנק חברתי, עוד איך שהוא. לא זה ולא זה. כן, בבקשה. קודם כל, תודה על הדברים המאוד-חשובים שלך. אני מאוד מבקש שלא תעשה פעולות כדי שהחוק לא יעבור. החוק הזה היום חשוב פי כמה וכמה כי הולך להיכנס בקרוב חוק נתוני אשראי.

כשחוק נתוני אשראי ייכנס - - - זה יהיה התקווה של האנשים לשלם. היום זו התקווה היחידה שלהם לשלם. ותדעו לכם שכשאין לאנשים אמצעי תשלום,

הם לא משלמים לא בגלל שהם לא רוצים. הם לא יכולים לשלם כי אין להם איך. אין לו את האפשרות. אין לו את הדרך לשלם. ולכן אדוני, אני באמת מודה על כך שהדיון מתקיים היום. אני הייתי מאוד שמח אם אתה תביא אותו לגופו היום כי אני חושב שהוא מחויב המציאות.

גברתי היועצת המשפטית,

אני משתדלת תמיד להתמקד אך ורק בטענות מקצועיות, אבל אני לא יכולה הפעם שלא לחרוג מהמתווה שבו אני הולכת תמיד ולומר תודה על הדברים המאוד מאוד חשובים שנאמרו כאן קודם, וזה יוביל להערות המקצועיות שלי, כי אם מטרת החוק הזאת היא לסייע למודרי תשלום מכל מין וסוג שהוא, ואני חושבת שיש לכך חשיבות עליונה בחברה שלנו, המגבלות או ההחלטות שקיבלה הממשלה כתנאי לתמיכה בהצעת החוק, חלקן מרעות את המצב הקיים היום ויביאו להדרה עוד יותר חמורה מזו הקיימת, בעיקר בתנאים שפירטו לגבי רשויות מקומיות, וחלקן יכולות להביא לסיכול החוק. זאת אומרת, לחוסר אפשרות להפעיל אותו. וכמעט אין הוראה אחת כאן שאין לנו שורה של שאלות לגביה. אני מוכרחה לספר שבשבוע שעבר כינסנו ישיבה אצלנו. הזמנו אליה את נציגי כל הגופים - - - בוקר טוב,

חברת כנסת חדשה שמצטרפת אלינו כחברה קבועה במקום דוד ביטן. אני מכיר אותה כבר כמה שנים. אני שמח שבחרת בוועדת הכלכלה. אני בטוח שתוכלי לתרום מניסיונך.

בבקשה, אוסנת. ניסינו לראות אם לקראת הישיבה אנחנו יכולים להפיץ נוסח קצת יותר ברור, קצת יותר בשל, כדי להתחיל להתדיין עליו. ואז הסתבר לנו שיש כל כך הרבה שאלות וכל כך מעט תשובות, דבר שלא איפשר לנו הצעת נוסח יותר ברורה. עורכת דין נעמה דניאל ריכזה שורה ארוכה של שאלות, אבל בכל זאת אני רוצה להצביע רק על חלק מהדברים לפני שנתחיל לדבר. כך לדוגמה, על מי הצעת החוק הזו תחול אם תתקבל? בהתאם להצעת החוק כפי שנוסחה במקור, על גוף ציבורי ועל רשויות מקומיות. זה לא במקור. במקור זאת הצעת החוק החלקית, כי במקור שלה הסכמתי ואנחנו דיברנו כל מי שאי אפשר לשלם לו רק בכרטיס אשראי או בהוראת קבע, ומבלי להתעלם מהבעייתיות, לכן אמרתי, בואו נוריד את הגופים הפרטיים, נשים אותם בצד. לא כי הם לא, אלא כי הסכמתי ללכת באופן מדוד. אז גופים ציבוריים באופן כללי, שזה כולל בהתאם למה שנוסח כאן, ממשלת ישראל, תאגיד שהוקם לפי חוק, גוף הנמצא בבעלות או בשליטה ישירה או עקיפה של הממשלה, או רשות מקומית, פלוס מספר עוסקים פרטיים שאלה העוסקים המנויים בתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן, שזה בעיקר חברות תקשורת,

חשמל ושירות רפואי דחוף. הממשלה החליטה בקשר לעניין הזה שגוף ציבורי יהיה ואינני יודעת מי נתן את ההמלצות לוועדת השרים, מי ששר האוצר קבע, באישור ועדת הכלכלה.

אבל אני רוצה לומר מה המשמעות של זה, אדוני. המשמעות היא שאם לא יקבע צו, והרי אי אפשר ויש לנו שתיים,

ואפשר להמשיך עד מספר כמעט אין סופי של הוראות בדין שמחייבות קביעת תקנות או

אלא קובעות אפילו פרק זמן לקביעת אותם צווים, והדבר אינו מקוים.

מספיק שלא ייקבע,

מי כמוני מכיר את זה? הלכתי לבג"ץ בזמנו על החזר מוצרים.

אז כבר הנה דרך ראשונה להביא לכך שלא יהיה חוק לגבי גופים ציבוריים. לגבי רשויות מקומיות אנחנו תיכף נדבר שהתנאים המוצעים כאן הם כאלה שמרעים, כפי שאמרתי, את המצב הקיים היום בפועל. יש כאן את נציגת הסיוע המשפטי שתוכל לספר - - - של משרד המשפטים.

שתוכל לספר על הפרקטיקה הנהוגה היום ואיך המצב הנוכחי ירע את המצב, לפי מסמך שאנחנו קיבלנו מהם. אז בעיה ראשונה, על מי זה חל, אנחנו לא יודעים כי זה תלוי בקביעת צו או תקנות של שר האוצר, ועל רשויות מקומיות, ועל הרשויות המקומיות, כפי שאמרתי, התנאים הם מאוד קשים. אחר כך יש שורה של שאלות פרקטיות שאפשר למנות אחת אחת ולדבר עליהן. למשל, כתוב כאן, עוסק או גוף ציבורי המאפשר פריסת חוב לתשלומים עיתיים.

אנחנו כבר מתחילים בכך שיש לאותו גוף שעליו זה יחול,

ירצה, יאפשר פריסה, לא ירצה לא יאפשר פריסה,

לכאורה החוק בכלל לא יחול עליהם. ואני שואלת, ונניח שאני חייבת חוב שאני לא מעוניינת לשלם אותו בתשלומים. הילד שלי מקבל עזרה מבית ספר - - - השאלה היא אם הוא יוכל לקבל גם שובר אחד. הוא יוכל לקבל שובר אחד ולשלם את הכול. לא, אבל לא לפי מה שמוצע כאן. זה מה שאני מנסה להראות איזה בעיות צריכים לדון בהן ולקבל החלטות עקרוניות כדי שאנחנו נוכל לאחר מכן לנסח טיוטת הצעה יותר ברורה. נניח שאני משלמת עבור הזנת ילדים, מדי חודש 500 שקלים. אנחנו לא יודעים אם ייקבע סכום מינימום לתשלום במזומן. השאלה היא מה אנחנו רוצים. האם הוועדה רוצה בעצם לקבוע איזשהו מנגנון של פריסה לתשלומים ואפשרות לשלם את אותם תשלומים במזומן, או שהיא אומרת, אם קיים חוב, חוב שהחוק יחול עליו, ניתן יהיה לשלם אותו גם במזומן. ולכן הדברים של אדוני והדברים של מר מלמד היו כל כך חשובים. הצעת החוק הזאת באה בעצם לטפל במודרי תשלום, כאלה שאינם יכולים להשתמש באמצעי תשלום אחרים, קרי: חשבון בנק או כרטיס אשראי לתשלום חובותיהם, והם יכולים לגרד את התשלום במזומנים. ומודרי תשלום,

אני כבר אומר את זה, זה לא רק כפי שמוצע כאן.

מודרי תשלום יכולים להיות מכל מיני סיבות. חוק הוצאה לפועל מונה שורה של עילות לכך שאדם יהיה מודר תשלום.

אנשים שהבנקים לא מאשרים להם להוציא פנקסי צ'קים.

יש מיליון איש כאלה. והצעת החוק מאוד מצמצמת את הגדרת חוב או חוב לחייב.

תודה לך, אתי. בוודאי ובוודאי לא באתי לברך ואמצא את עצמי מקלל.

ברור, זאת המלצת חוק ואנחנו ניסינו לתפוס הרי מי כמוך יודעת את זה. יש רעיון. לכל הצעת חוק יש רעיון. או שאתה תופס את הרעיון דרך סעיפי החוק או לא, או לפעמים יש לך רעיון שיוצר רעיון אחר לגמרי. הרעיון שלנו, שהבאנו רן ואני, מתמקד בדבר אחד, באותם כמיליון, ולא משנה מה הסיבה, זה יכול להיות מישהו שפעם היה עשיר,

הגביר של העיירה, וירד מנכסיו. ולאיש אין היום את היכולת לשלם את החובות הבסיסיים. ושימו לב, אינני מדבר בשלב הזה על תשלומים לרכישת מוצרים. שזה גם, אתה לא יכול שלמיליון איש אין שום אפשרות - - - עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): או שיש לו את מלוא העלות של המוצר, או שהוא לא קונה.

לא. אני רוצה שאדוני יעלה על הנתיב

היום אם אתה בא, אתה איש מודע, אין לך כרטיסי אשראי, אבל מה? לא יכול להיות שבגלל זה, אם אתה רוצה להביא לילדים שלך להתחבר לטלוויזיה רב-ערוצית, אתה הולך לביטוח לאומי או מגייס את הכסף, וכל חודש הולך, כמו שחשבון החשמל מגיע. לא שאין בעיות. אני לא רוצה לפתוח את הדיון, כי יש פה בעיות של אני משלם חודש לפני, ואני מקבל את הכסף, ומה יקרה אם הוא לא ישלם. שמתי את זה בשלב הזה בצד. אבל יש דברים כמו בעיקר מערכות יחסים שמתכתבות, ארנונה, מים, חשמל, והרשימה עליה אנחנו מדברים. זאת אומרת, בא בן אדם ואומר, יש לי חובות שאני צריך לשלם אותם. דרך אגב, עצם העובדה שאתה גר במקום מסוים, אתה פותח את הברז בבית שלך, אתה משלם מים. עצם העובדה שאתה גר ברחוב מסוים, הארנונה שלך היא איקס. בן אדם לא יכול לחיות באוויר. והנחת העבודה היא שאם בא בן אדם והוא לא יכול לשלם לעירייה, הוא פשוט לא יכול, כי העירייה לא מקבלת, היום אתה לא יכול לשלם אם אין לך כרטיס אשראי או הוראת קבע, וכל הסיבות של הרשויות המקומיות, למרות שביני לבין הרשויות, מהצעת החוק המקורית ועד עתה, עשינו התקדמות מאוד מאוד משמעותית וגדולה. אבל מעבר לעניין הזה, אני אומר לכם שוב, אתי, כל השאלות שאת שואלת הן שאלות נכונות. בשביל זה בדיוק יש דיוני ועדה, כדי להבהיר אותן, כדי לראות אותן. אינני מתעלם משום דבר. לא יהיה מצב שהחוק הזה ירע. מה זה אומר? דרך אגב, נקודת המוצא היא שהיום המצב רע. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): - - - באנו לשפר כי המצב גרוע ביותר. הוא על הרצפה.

רן, בבקשה. ברשותך, אני רוצה להתייחס לדברים שאמרה היועצת המשפטית שיודעת כמה אני מעריך ואני בדרך כלל מקבל כמעט באופן אוטומטי את כל ההסתייגויות שלה וההערות שלה. אבל פה אני חושב שצריך לשים את הדברים

היום שני גופים גדולים במשק שעוסקים בגבייה

המוסד לביטוח לאומי ורשות המסים - - - אני רוצה להגיד מילה,

שלא תטעו, זה לא רן מלמד התעורר בלילה ואמר,

איזו המצאה גאונית,

התחיל להתרוצץ ברחבי הבית. כל מה שפה, אם לא היה קיים בחלק מהמקומות כמו ביטוח לאומי וגורמים נוספים, זה כמעט as is מתכתב. זאת לא המצאה. אגב, גם בבתי המשפט, כשאתה מקבל קנס, אתה יכול לחלק אותו. אתה מקבל שובר,

אתה יכול לשלם את הקנס בבית המשפט לענייני תעבורה. אם אתה מבקש שוברים בבית המשפט, אז מנפיקים לך בבית המשפט שוברים על פי הסכומים שאתה צריך לשלם. נכון. יש מקומות שנוח להם להגיד, או שתביאו כרטיס אשראי, או כרטיס אשראי של מישהו אחר, או שתביאו צ'קים. אני לא נכנס כרגע לשאלה אם לאדם יש צ'קים או לא, אבל הצ'קים הם בדיוק הסכנה להגדיל את החוב,

כי אם הצ'ק יחזור אז המערכת חזרה אחורה,

חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): זה במיוחד ברשויות המקומיות, כי הריבית שם היא רצחנית, כ-10%.

בגלל פקודת המסים (גביה).

יחיא (הרשימה המשותפת):

ריבית פיגורים זה 6%. שר הפנים תיקן את - - - עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): מתי? לפני שלוש-ארבע שנים. צריך לזכור שחלק גדול מהגופים שנמצאים פה ולא אוהבים את החוק, נותנים היום שוברים בתנאים כאלה ואחרים. הם נותנים את זה הרבה פעמים כי הם החליטו שהם נותנים, או הם נותנים כי מופעל עליהם לחץ והם מבינים שהנזק שהם גורמים ללקוח שלהם יהיה הרבה יותר גדול אם הם לא ייתנו לו שוברים. ואני חייב להגיד לכם שבבדיקה שעשינו לפני כמה שנים בעירייה בדרום, שהיתה לה בעיה מאוד גדולה של גביית תשלומי ארנונה, גילינו שלרוב האנשים לא היו אמצעי תשלום. וביקשנו מראש הרשות ותאגיד המים לאפשר תשלום בשוברים, וקיבלנו אישור. ואז התחיל ויכוח מי ישלם 7,000 שקל על המכונה שמדפיסה שוברים, כי זו מדפסת מיוחדת. אז קנינו את המדפסת והגשנו אחר כך גם את החשבון לעירייה. ומאז הגבייה באותה רשות עברה את ה-90%, כי לאנשים יש רצון לשלם כי אחרת, הם יודעים, בעיקר ברשויות מקומיות עם פקודת המסים (גביה), הנזק שייגרם להם הוא הרבה הרבה יותר גרוע. ולכן אני לא יכול לחשוב על מה פה מרע את החוק,

מי שרוצה לתת שוברים היום יכול לתת. כל מה שאנחנו רוצים זה לעגן את זה בצורה כזאת שזה יבוצע. אם צריך לקבוע מסמרות יותר גדולות, אז בבקשה לעשות את זה. אבל תדעו לכם שמדובר פה בכסף שיגיע ישירות לגופים שמגיע להם כסף. תפיסת העולם של 'ידיד' אומרת שמי שקנה מוצר או מי שצרך שירות צריך לשלם בשבילו, אם הוא נקלע לבעיה, אז התפקיד שלנו ושלכם זה לדאוג לעזור לו לשלם את זה כדי שהוא לא ייקלע לכל החיים שלו - - - לשלם. לשלם.

כל התפיסה שמונחת כאן היא שאנשים רוצים לשלם. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): בוא נעשיר את הקופה וניתן לאנשים - - - אני אמרתי לרשויות המקומיות, אם כתוצאה מהחקיקה הזאת 3% יבואו לשלם, זה 3% יותר ממה שהיה לך. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): זו בעיה, כי אנשים גם עם הגבייה מגיעים, הם מקבלים את שכר הטרחה של צוות הגבייה, חוזרים והם לא משלמים כי אין להם את האפשרות. יש כאן טרללת שאתה לא משלם, מתחילים להפעיל נגדך מערכות משפטיות. החייב נכנס ללופ שהוא לא יכול לצאת ממנו. אני רק אציין, יש לנו שורה של שאלות, אבל אני מציעה שנעמה או אני נציג את זה בהמשך.

אני רוצה לבקש ככה, חברים, רק בלי טרללת,

בלי עכשיו מור"קים. אני רוצה שכל רשות כאן תגיד, היא בעניין, לא בעניין, פשוט מאוד, לא להתחיל לספר לי כאילו אני לא יודע מה. אני קרן חן סופר, יועצת משפטית, איגוד לשכות המסחר. אתמול הבנו שזה בעצם חל גם על חברות התקשורת ואנחנו באים לנסות רק להסדיר שני נושאים משמעותיים. האחד, זה ההגדרה של החוק, מכיוון שהיא מדברת על עוסק שמאפשר פריסת חוב לתשלומים עיתיים. אני רוצה שאדוני פשוט יבין. מה שקורה היום עם חברות התקשורת, ברגע שהן מקבלות מחברות האשראי נאמר שיש חוב, התריעו וכדומה, והבן-אדם בא ומסדיר, היא מקבלת בחברת האשראי את מלוא התשלום, והיא יכולה להחזיר את האיש לשירות הזה. קרן, תקשיבי, יש כאן שתי נקודות התייחסות. אנחנו בעד ההליך,

עניין שצריך לתת עליו את הדעת ולפתור אותו. זה שתי התייחסויות שונות לחלוטין. ברור לי שיש מקומות שזה - - - צריך פשוט לייחד להם סעיף אחר לחלוטין. כל מה שאני אומר לגופי התקשורת שרודפים, מקימים מערכות מפלצתיות, אז אם אני כתוצאה מכך מצליח לגרום לכך ש-5% באים ומשלמים את החובות שלהם, אז הרווח כולו שלהם.

נכון להיום, אני רוצה להזכיר לכם, ההתקשרות עם חברות התקשורת היא רק בכרטיסי אשראי והוראות קבע. אני נותן לכם כאן מנגנון שלא קיים, של מה שנקרא, זה נהנה וזה לא חסר, כי מי שלא ירצה לשלם, ממילא לא יקבל וחבל על הזמן. באים אנשים אליכם, אומרים, הוט, יס, אנחנו רוצים לשלם, אני נקלעתי למצוקה, הבנק ניתק לי את הזה, יש לי חוב אצלכם, תנו לי. יכול להיות שגם כתוצאה מהחוק תסכימו שאני אמשיך - - - עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): יש אנשים שלא נכנסים לשירות, בגלל זה לא נכנסים לשירות ולא מקבלים את השירות. לא, חאג' יחיא, את החלק הזה בשלב הזה הורדתי כדי לסיים את החלק של החובות. הממשלה התנגדה לזה. אני רוצה לוודא שאנחנו מבינים את החוק באותו אופן. אדוני בעצם מתכוון לסיטואציה שבה הלקוח חייב כסף לחברת התקשורת,

הוא כבר מנותק, הוא לא מקבל שירות, ואני מוצאת עוד אפיק לאפשר לו תשלום חוב? נכון, כי ממילא את כבר לא נותנת לו שירות.

אז ברגע שאנחנו מבינים, זה עניין של ניסוח עכשיו. בן אדם רוצה לבוא, ובמקום שיום אחד יבואו אליו, ואת מכירה את זה כי גם לא טורחים תמיד להודיע לו, כי לעורך דין יש לגבות מעוד הרבה לפניו. בוקר אחד הוא מקבל, עליך לשלם 10,000 שקל, כמו החוצפה, ואני רוצה שנדבר על זה, של רשות השידור שכבר נסגרה, שנים אחרי, ומעניין אותי כמה כסף עולה השידורים של הקמפיין שהם עושים, כמה שקלים, בשביל שהם יעשו על הגב של - - - זה קשור לאוצר, אדוני. אני יודע שזה קשור לאוצר. זה לא רשות השידור.

החובות של רשות השידור, אגב, יש שם בעיה. צריך לבטל אותם בכלל. מה זה כבר רשות שידור? יש שם הבחנה שמי שמקבל רק את הקרן, זה רק מי שנמצא במרכז לגביית קנסות, אבל כל אלה שנמצאים בתיקים אצל עורכי דין בהוצאה לפועל, לגביהם אין הסדר, הם ממשיכים לשלם את הסכומים הנוראיים הגדולים. אם תרצה, אני אעביר לך. אני אשמח. אני אומר לך, קרן, הרי מה העניין? בשלב מסוים זה עובר להוצאה לפועל למה? אם בא בן אדם ואומר, הוט,

לא חשוב מה, אני רוצה לשלם את החוב שלי - - - למה אתה מתווכח? יש בעיה עם? - - - אתה איחרת, כפרה. חבר הכנסת פריג', בדיוק באתי מהמקום שאתה אומר. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): זה צריך להיות טריוויאלי, מובן מאליו. אז בסדר גמור. ברגע שהרעיון הזה מובן,

עם הניסוח אני אשב מול

תודה, גברתי. אני בר מהלשכה המשפטית במשרד לביטחון הפנים. אנחנו רק נבקש לקבל הבהרה אם הכוונה היא רק לאנשים פרטיים, גם לגבי הממשלה, ולא רק לגבי רשויות מקומיות. אמרנו, הצעת החוק עוסקת אך ורק באנשים פרטיים. ולא בגין חוב שנצבר בקשר לעסק,

לעוסק מורשה

אם זה ספרים - - - מספרה קטנה. בכל הנוגע לעסקים קטנים ובינוניים, כשאנשים נקלעים לסיטואציה,

אשתו נפטרה, לא עלינו, או הפוך, אלה דברים שמונחים לפתחנו, אנשים הכי רגילים בעולם, שלקחו משכנתא, ופתאום חרב עליהם עולמם והעסק הפסיק לתפקד. כשנגיע לחלק המסוים הזה, נטייב אותו ונסדר אותו בדיוק. תמיד אני אומר, עכשיו יתפתח ליין, ליין חדש, שאנשים שיכולים לשלם יגידו,

שמענו שיש חוק, שמעדיפים מזומן. הוא יעשה לעצמו ככה, הוא יפסיק לשלם בכל המקומות כדי להלבין כל חודש אלף שקל נ ו, בחיאת דינכום,

לפעמים זה פאתט. החוק במתכונתו הקודמת לא עבר כי משרד האוצר אמר, זאת תהיה עילה, זו תהיה דרך להלבנות הון. אמרתי, מה יקרה עכשיו? יבוא מלבין ויחלק לכל המחוברים להוט כסף כדי שהם ישלמו? אתמול קראתי שהשבדים לא רצו את השימוש במזומן. אז העילה הזו לא - - - כי הם מבינים, זה בדיוק בא מהמקום הזה. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): כשדיברנו

תודה, גברתי. מי עוד רוצה להתייחס? אני ליאור ברק,

בתחום של קופות החולים, לפני כשנתיים אושרו תקנות - - - אני אגיד, תן לי להיות נביא.

אתה יכול להיות נביא - - - הן, הנבואה אומנם ניתנה אבל יש לי הרגשה שאני יכול לחדש את תקופת הנביאים.

אני רק רוצה לתת התאמה קטנה. לפני כשנתיים אושרו תקנות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תקנות של שוהים מכוח היתרים של איחוד משפחות. גם אותם שוהים, להבדיל, לרובם אין חשבונות בנקים. הם יכולים לקבל שירותים בקופות החולים רק תמורת תשלום, בניגוד לשאר האזרחים, שקבלת השירות היא אוטומטית. וגם שם היתה לנו אותה בעיה. במסגרת אותן תקנות, וזה אושר כאמור לפני שנתיים, אושרו שלושה מסלולים. מסלול אחד בהוראת קבע מחשבון הבנק, מסלול שני הוראה בכרטיס אשראי, מסלול שלישי בתשלום מזומן. הסיבה שהסברנו אז לוועדה והיא אישרה את זה היתה שלהקים עכשיו מערך סליקה חדש של שוברים, הוא עלות גדולה. מה עוד שתשלום המזומן גם בסניף הקופה הוא תחליף דומה מאוד, וגם בתקנות שם מדובר על פריסת תשלום. יש שם תשלומים של עד 10,000 שקל שפורסים אותם להרבה תשלומים. והסברנו בוועדה שכשבן אדם רוצה לשלם, כל תשלום 100 או 200 שקל, לא משנה כרגע הסכום, הוא יכול לגשת לסניף הדואר ולשלם את השובר, והוא יכול לגשת לסניף הקופה ולשלם את השובר. ולכן אנחנו מבקשים, שאם הצעת החוק הזאת תחול גם על קופות החולים, שאותו הסדר שכבר קבענו באותן תקנות, יחול במקרה הזה - - - אני אגלה לך סוד.

אני כנראה הראשון בסדרה של הנביאים, עכשיו מפתח דור נביאים. ידעתי שתאמר את זה. בוא נראה, יכול להיות שהשיטה בסוף תתאים לכם. אולי תהיה שיטה יותר טובה. הרי אנחנו לא באים להרע. ואם יסתבר שאנחנו מצליחים לייצר פה מנגנון נכון יותר, טוב יותר, אז למה שלא נעשה אותו?

אני רק אומר שאולי בתחום הזה שיש מנגנון שכבר עובד ועובד טוב, אולי לאמץ אותו. אין בעיה. אני לא באתי עם איזושהי - - - אגב, הנוסח שמוצע כאן כבר מאפשר את זה. כשמדובר בסעיף 2 שמעורר הרבה מאוד שאלות, אבל זה מעוגן. יאפשר לשלם את התשלומים האמורים גם באמצעות כסף מזומן,

באמצעות שוברי תשלום - - - ואם בדרך סבירה אחרת.

אלא אני מדבר איתכם על אנשים שבאים מרצונם החופשי לבוא, שהם לא רוצים להיכנס - - - אני מבין. אותה אוכלוסיה שעליה החלנו את התקנות ההן, זו בדיוק האוכלוסיה

ויאפשרו בדיוק את אותו איזון שלנו

המטרה שלנו היא שיסדירו את חובם ולא

תודה,

היא נציגת עיריית תל אביב, והיא העלתה את עמדת השלטון המקומי.

אבל יהיו הרבה שאלות כשנגיע לסעיף. ברור שיש שאלות. אתי, בוודאי שיש שאלות, אני יודע, אני מודע להן.

שאתה באמת מסכים עם העיקרון,

אני מסכים ושם את הכפפות של הווטרינר להתחיל פעולות עיקרו וסירוס. אני מדבר על מי

ולכן כשנגיע לגוף הסעיפים אני מציעה שנסתכל ונבחן את זה.

מבין לגמרי את מה שאת אומרת. אם היה מצב שהחוק מרע את המצב הקיים,

אני איתך.

שאם יש רשות דרך אגב, מה זה, רשויות עושות מחיקת

אם החוק הזה בא לומר שבמצב הזה הם חייבים ובמצבים נוספים, בוודאי נשמרת זכותם וסמכותם, ויש להם את האפשרות לעשות כן, מה טוב. חלילה שלא - - - עם חוק שאומר ברחל בתך

אבל התייחסות עניינית שמקדמת את החוק, אנא ראו את עצמכם שכל אחד מכם הוא המחוקק של החוק הזה.

אני מציעה, אדוני, שנתחיל עם סעיפים 1 ו-2, שלא נוגעים לרשויות מקומיות אלא

אין רשימה בכלל.

- - - - - - רן,

אתם יודעים למה אני מעביר הרבה חוקים? כי אני לא מנסה לפתור את כל הבעיות. אתה מתקדם, ואם שכנעת, זה משא ומתן.

רגע, זו ההגדרה. אני רוצה להצביע עליה. לא?

בבקשה, גברתי.

היא כן עושה את הפריסות.

לגמרי. הלוואי שכולם היו עושים את הפריסות כמו שרשות המסים עושה. ופה הם שכנעו אותי ברמה הכי מקצועית.

שלהם שיקבלו כמה שיותר כסף. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת):

עוד הערה.

ההגדרה השנייה: עוסק המנוי בתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 כפי שאמרתי,

כולל את כל חברות התקשורת, כולל את חברת

חברת החשמל היא אחד המקומות - - - עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אני אומר את זה לפרוטוקול, אני יודע. היא אמרה שוברים ולא אמרה מזומן

אנחנו נתקלים בהרבה מאוד מקרים של ניתוקי חשמל בשל חובות, כאשר הדרישה החד-משמעית של חברת החשמל היא קודם כל לשלם במזומן לפחות 50% מהחוב, לפני שמבצעים חיבור מחדש. כל עוד לא יחייבו אותם לתת שוברים ופריסה, המצב יהיה שאנשים ימשיכו להיות מנותקים ולא יוכלו לעמוד בהחזר החובות שלהם. רן, אני רוצה לעשות הבחנה בין שני עניינים, ומי כמוך, אתה ואני, שבעניינים האלה הובילו לקביעת אמות מידה חדשות בחברת החשמל, לניתוקי חשמל או לאי ניתוקי חשמל כמו לאי ניתוקי מים. ואני צריך לברר שוב אם בנושאי המים הכניסו גם את מקורות, שזה היה ממקום אחר. אני רוצה להזכיר לך שנקבעו אמות מידה לניתוק ואי ניתוק. כאן אני מדבר על דבר אחר לגמרי. אנחנו לא מדברים על מצב שהם כופים תשלום חוב. כל המהות, וזה כוחו של החוק, שרוצה אזרח לשלם את חובותיו, ולא ניתן לו כיוון שאין לו הוראת קבע או כרטיס אשראי, והוא מיוזמתו בא כדי לייצר את ההסדרה. זה עוד השלב שלפני - - - מהפעילות שאנחנו רואים בשטח יש שני מצבים.

מצב אחד שבו חברת החשמל התייאשה מהחייב, מעבירה לטיפול משפטי, אני רוצה לשים אותו בצד. הדבר השני הוא צרכן שמשלם, שצריך את החשמל כדי להתקיים, ויש לו חוב. נכון להיום פעולת הגבייה הבסיסית שנעשית נגדו כדי שישלם את חובו זה ניתוק חשמל, בשינויים המתבקשים שעשו באמות המידה. אבל עדיין הכלי המרכזי הוא, אומרים לך, אם אתה לא תשלם את חובותיך, לא תגיע להסדר, אנחנו ננתק לך את החשמל. אז בבואו להגיע להסדר, ברור שצריכים ללכת יחד איתו, עושים איתו פריסה, נותנים לו שוברים. אם יש בעיה ומנתקים, צריך - - - את זה.

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אני רוצה לתת עוד דוגמה שהיא מאוד חשובה לאזרח בנושא עבירות תנועה. לא, אבל בוא נסיים עם חברת החשמל קודם.

אני אאפשר לך כמובן. תן לי רק לסיים. אנחנו בתוך הנתיב. מירב, מה יש לך לומר? אני לא מכירה את הפרקטיקה שרן מדבר עליה.

כאשר יש חוב, היא צריכה לאפשר לצרכן לשלם את החוק בשוברים אם הוא צריך,

אין דבר כזה 50%, אין התניה כזאת באמות מידה. אני אשמח אם רן יעביר אליי - - - רן,

מירב - - - אין שום בעיה. אנחנו פה בשמחה. מירב יוסף, נאמרו דברים בצורה מאוד מפורשת כאן. ויש עליהם תשובות מרשות החשמל גם אגב. אני אעביר לה. רן, אם זה היה, זה לא יהיה יותר.

פשוט זה לא יהיה יותר.

זה פשוט לא יהיה. נקודה. חאג', בבקשה. עבד אל חכים חאג'

אני אספר בדקה וחצי. נהג משאית שיש לו עבירות תנועה, שללו לו את רישיון הנהיגה שלו, ויש לו חובות. הוא קיבל אבטלה, הבטחת הכנסה, תקופת השלילה הסתיימה. הוא בא לקבל את הרישיון שלו אתה לא תקבל עד שאתה משלם את כל החובות שלך. תנו לי לעשות פריסה, תנו לי את הרישיון, ואני אפרוס את החובות שלי, ואז אני לא אקבל מביטוח לאומי, אני אעבוד, אני אפרנס את המשפחה שלי ואני אשלם את החוב. זה אבסורד מהסיבה היחידה שבבית המשפט לתעבורה כן נותנים להם לפרוס.

זה במרכז לגביית קנסות. יש לי הצעת חוק כזו. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): החוק הזה, אם זה גם חוב, אני רוצה שזה יחול גם על חובות כאלה, שאנשים יוכלו להתפרנס בכבוד. אני איתך לגמרי. זה לא האכסניה. זה בדיוק הסיבה להגיד נושא חדש ודברים כאלה. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): כי זה לא משרד ממשלתי? זה משרד ממשלתי. פה זה משהו אחר לגמרי. חאג' יחיא, תאמין לי, אני עוסק בעניין הזה. את זוכרת, מאיה עזריה, את העניין של לקיחת רישיון? יש משפחה בלוד שאני מלווה אותה, שהגעתי כבר עד תומר מוסקוביץ שנפגשתי איתו.

היה מדיוני.

מדיוני כבר מזמן לא בתפקידו. עוד הערה, גברתי?

רק הערות? אנחנו נסיים אותן בשבוע הבא.

כן, כן.

אז אמרנו שזה לא יחול על ספקי מים ועל חברת החשמל. ושצריכה גם מירב יוסף לוודא. כן, כן.

דרך אגב, אני גם רוצה לקבל מכם את הנוהל שלכם, שאתם מאפשרים פריסה.

של חברת החשמל לא קיבלתי. אז אנא העבירי. בוודאי, באמות המידה.

אז כפי שאמרנו: המנוי בתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן, למעט חברת החשמל וספק מים. זאת אומרת, זה יחול על חברות הגז, התקשורת ורפואה דחופה. בסעיף ההגדרות אני חושבת שאת ההגדרה

חייב כבר להעלות לסעיף ההגדרות. תיכף ניכנס - - - כי זה פשוט מופיע על סעיף מאוד ספציפי. אל תדאגי. אני לא שכחתי את זה. אני רוצה לברך,

את הסטודנטים למשפטים מהאוניברסיטה העברית שנכנסו לכאן. גברת מיכל דיבנר הכניסה אותם. הגעתם אומנם בסוף דיון מאוד מעניין. תתעניינו כמה שהזמן יספק בידיכם. סעיף 2 המוצע, כפי שקראת אותו, אדוני, אומר: - - - לא, עוד לא קראתי אותו. "תשלום חוב באמצעות שובר 2. עוסק או גוף ציבורי המאפשר פריסת חוב לתשלומים עיתיים יאפשר לשלם את התשלומים האמורים גם באמצעות כסף מזומן, אם באמצעות שוברי תשלום שינפיק ואם באמצעות דרך סבירה אחרת בנוסף לאמצעי התשלום האחרים." עכשיו מתעוררות כאן מספר שאלות.

עוסק או גוף ציבורי המאפשר פריסת חוב נשאת השאלה מהו חוב לשם העניין בהקשר הזה. אנחנו מבינים בכל מקרה שמדובר על סכום שאדם חייב בתשלומו, ומועד הפירעון עבר. אבל אם מדובר על חוב, למשל, שמשלמים בתשלומים והגיע מועד תשלום של אחד מהם, והוא רוצה לשלם את זה בתשלומים. זאת אומרת, נניח לשם העניין יש לי חוב של 10,000 שקלים או 12 שקלים, ואיפשרו לי לשלם את זה ב-10 תשלומים, מדי חודש 1,000 ש"ח. האם אני יכולה לשלם את ה-1,000 ש"ח האלה במזומן אף אם מועד התשלום של זה לא עבר,

זה צפוי? זה לא חוב. לכן אני שואלת מהו חוב. לכן צריך להגדיר את המונח הזה. אני אגדיר מה זה חוב. יש מועד לתשלום, המועד לתשלום עבר. אז אותם 1,000 ש"ח, אם אני באה מראש - - - עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): של החודש הבא. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש נובמבר. ב-1 בדצמבר אני צריכה לשלם 1,000 ₪. אם אני רוצה לבוא מראש לשלם את זה במזומן, יגידו לי לא. אבל אם אנחנו נגיע ל- בינואר - - - לא. אם הגיעו איתך להסדר וקבעו לך 10 - - - לא - - - אם יש לך חוב של 10,000 שקל - - - מר מלמד, אני רוצה להסביר. זה יכול להיות אחד משני מקרים שהיה לי חוב של 12,000 שקל ופרסו לי את זה ל-12 תשלומים,

שמלכתחילה לא פרסו לי, זאת צורת התשלום עבור השירות. יכול להיות שאני לא מבין את הכתוב. אני אגיד לך מה אני מבין מהכתוב. אני לא מציע מהכתוב. אני מציע שנגיד מה התכוונו.

אם יש לך חוב ופרסו לך אותו, צריך לתת לך לשלם אותו במועדים שפרסו אותו במוזמן או בשובר.

ואם יש לי חוב לא פרוס? עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): השאלה היא אם רוצים להקדים את התשלום. זה מה שהיא אומרת. חשוב לי שהמנגנון מוסכם. אם באה עירייה בהסכמת החייב, והוא אומר לה, תשמעי, ייכנס לי כסף ואני רוצה כל שלושה חודשים, זה מנגנון שנקבע ביניהם. כל מה שאני אומר זה שהיום אין בכלל מנגנון כזה של פריסת חובות ברוב המקומות, ולא ניכנס עכשיו לעניין הזה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שכתוצאה מכך העירייה או הרשות כבר תגיד לו, הנה, כבר תקבל גם שוברים עתידיים. אנחנו עדיין לא מדברים על הרשויות המקומיות. אני מדבר ברמת העיקרון. חברת ספק שירותי אינטרנט משלמים לה באמצעות הוראת קבע בחשבון בנק או כרטיס אשראי, הפכתי להיות מוגבלת ואני לא יכולה - - - אני רוצה לענות לך. אני כבר עניתי את זה לקרן. וקרן בגלל זה גם הבינה. מהרגע שאתה חסום בכרטיס האשראי שלך או בהוראת הקבע, ממילא ניתקו אותך. לא, עוד לא ניתקו אותי. אני יודעת שהטילו עליי הגבלה בהוצאה לפועל. אני רצה למשרדי חברת בזק ואומרת להם, אני מבקשת את החודש הבא לשלם במזומן. זו בדיוק הבעיה שאותה אנחנו רוצים לפתור, כי אז אנחנו בבעיה גדולה. החברות האלה עובדות בעסקת אשראי סגורה. הם את התשלום שלהם כבר קיבלו. הם לא רוצים - - - לא נכון. זה רק לקוחות מנותקים. קרן, אתי, זה בדיוק החוק הבא. אני לא רוצה להתעסק איתו. אם כך, אנחנו מדברים אך ורק - - - אני מבין מה שאת אומרת. זאת היתה הפשרה שלי כדי להעביר החוק היה מורכב משני מרכיבים: חובות, והחלק השני היה ביצוע עסקאות שוטפות. אמרתי, יש מיליון איש, וזה גם בפתיח אמרתי, שהם לא מחוברים, לא לאינטרנט, לא לטלפון, לא להוט, לא ליס, לא לסלקום, לא לפרטנר, לאף חברה, כי אין להם את האפשרות לשלם בכרטיס אשראי או הוראת קבע. אפילו בצ'ק אתה לא יכול לשלם היום בכל הגופים שמניתי. והיום גם בחלק ניכר ממשרדי הממשלה אתה כבר לא יכול לבצע פעולות שהן לא הוראת קבע או כרטיס אשראי. אז אמרתי למדינה, בוא נעשה שכר מצווה מצווה, בוא נתחיל עם בעיית החובות.

השלב הבא, בעזרת השם, ונצליח לסיים את העניין הזה ויראו כי טוב, כי השאלות ש נובעות מפעולות שוטפות הן כבר יותר מורכבות.

אז אנחנו מדברים קודם כל על סכום שמועד תשלומו עבר. דבר שני, האם החוק המוצע יחול רק במקרה שאותו חוב נפרס לתשלומים? או נניח שכל החוב שלי הוא 500 שקלים, מועד תשלומו עבר, ואני באה ורוצה לשלם אותו במזומן ולא מבקשת לפרוס אותו לתשלומים.

את יכולה להגיד בפריסה אחת.

כן, זה כן. זה תשלום אחד. זה תשלום. הכוונה היא שהכלי הזה של תשלום במזומן אפשרי. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): - - - אז שהנוסח יתאים גם אפילו אם זה בתשלום אחד. אתה תקבל שובר לעוד שבועיים ואתה תשלם אותו במזומן בעוד שבועיים בתשלום אחד. נכון. זאת אומרת, אין כאן תנאי שהוא נפרס לתשלומים.

אני חושב שכל אחד מהגופים ישמח שזה יינתן בתשלום - - - עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): החוק יאפשר פריסה.

לא, להיפך, הוא מאפשר - - - עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): בתשובה לתשלום אחד, אני אומר שהחוק יאפשר. החוק הבא זה חובת פריסה. אז זה גם לא כל כך ברור, ואני חוזרת לסעיף 1 בהחלטת הממשלה אם כך, שמדבר על כך שהגופים הציבוריים - - - נו, כמה עסקו, באטום לא עסקו ככה. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): באת בזמן שמשרדי הממשלה, לא היתה להם עבודה. ובעיקר הדרישה לקבל עמדה של שורה של משרדי ממשלה וגורמים

הגופים הציבוריים שיהיו מחויבים לאפשר תשלומים עיתיים באמצעות שוברי תשלום. אז זה לאו דווקא תשלום עיתי, אני מדגישה כאן שזה לא תואם במאה אחוז את החלטת הממשלה.

אני חושב שהממשלה כאן מבינה את - - - הממשלה מבקשת להרחיב את הגדרת חוב בסעיף 2 להגדרה. ההגדרה של חוב תוגבל לחובות שחלף מועד פירעונם, זה סוכם כבר, ולחובות שדומים באופיים לתשלום חובה או לתשלום צרכני בלבד. אז אינני יודעת מה אלה חובות שדומים באופיים לתשלום חובה, ואינני יודעת מה זה תשלום צרכני בלבד. אז כיוון שמישהו ניסח לממשלה את הצעת ההחלטה, אני מציעה שנקבל הסברים. אני מרב זוהרי, ממשרד המשפטים. על אף שלא אני ניסחתי את החלטת הממשלה, אני אנסה להסביר את הדברים . הסעיף הזה הגיע בגלל העובדה שמדובר כרגע בסעיף מאוד רחב שלא ברור על איזה גופים ומשרדים הוא חל, ויש הרבה שלא נמצאים פה כי הם לא יודעים על קיומה של ההצעה. יש המון גופים שזה יחול עליהם והמון סוגי תשלומים.

יכול להיות גם הלוואות ותשלומים אחרים שהם לא רלוונטיים, והיה חשש שהם ייכנסו גם לחוק הזה. ולכן מלכתחילה ביקשו להחיל אותו באופן אקטיבי כדי לוודא שבאמת מדובר בגופים שיש צורך להחיל את זה עליהם ועל סוגי התשלומים שהם מקבלים. וגם הרצון היה שזה יהיה על אותם תשלומים שהיושב-ראש הדגיש, התשלומים השוטפים, החיוניים, או תשלומי החובה או התשלומים הצרכניים, ולא למשל על הלוואות שיכול להיות שמשרד נותן לעובד ויכול להיות גם חוב או כל סוג אחר. זה סתם לסבך. מיותר לחלוטין.

אני עדיין לא מבינה. מה זה חובות שדוֹמים, הרי אנחנו לא יכולים לכתוב בחוק: חובות שדומים באופיים לתשלום חובה. זה לא מונח שאפשר לכתוב בחוק משום שאף אחד לא יבין במה מדובר. אז ננסה לחדד את ההגדרה. לפחות אני רוצה שמי שכן ניסח את הצעת המחליטים הזאת התכוון למשהו, שיעמוד בקשר עם משפטני הממשלה, ותביאו לנו הצעה יותר מגובשת. אני מניחה שזה האוצר, אבל אני לא בטוחה. אנחנו ננסה לברר. אני רק אגיד עוד משהו, הבהרה לגבי הסעיף ואני לא בטוחה אם הגענו לזה. דיברנו על זה שזה יחול גם על תשלום אחד, בעצם על חוב שלא נפרס לתשלומים, אבל אנחנו עוסקים בגופים שמאפשרים פריסת חוב לתשלומים. אז זה לא בדיוק תואם אחד את השני. אז זה מה שאני שאלתי, והיתה כאן החלטה שזה לא תנאי כדי להגדיר את החוב. שגם גופים שלא מאפשרים פריסה לתשלומים יצטרכו לאפשר את התשלום במזומן של חובות?

כן. זאת הצעת החוק.

לא, ההצעה עסקה במקרים שבהם פורסים לתשלומים,

אני רוצה להבהיר, תקשיבו טוב טוב. שוב, נאוורר את המוח. אנחנו מדברים על חובות של אנשים, פה מנוי, כולל התוספת, כולל הכול, שרוצים לבוא לשלם, שרוצים לבוא ולשלם והכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותם לא מאפשרים כי הם חסומים בחשבון בנק או חסומים בקיצור, לא יכולים לשלם, והוא רוצה לשלם, ואומרים לו, אי אפשר. זה הכול. הכי פשיטא. אין כאן משהו מתוחכם. זה לא מישהו שאני רודף אחריו ואומר לו, עכשיו אתה תשלם. לפני שאדוני מסכם אני רוצה לומר, משרד האוצר לא הגיע לישיבה שאנחנו זימנו, משרד האוצר לא הגיע לישיבת הממשלה, והוא בעצם שמחזיק את המענה לשאלות שניצבות כאן. אני אשאל אותך מי האנשים שהיו צריכים להתעסק עם זה, ואני אטפל בזה. אני מודה לכם, תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.